צוהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים. על שולחננו מונח דוח של מבקר המדינה בנושא הניהול והפיקוח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתחום יבוא מקנה, מספוא ומניעת

כדי שהתהליך יסתיים באופן מבוקר ויושלם בהקדם האפשרי. ליקוי נוסף שמצאנו בתחום, למרות שיש מדינות שבאופן קבוע לא עומדות

שולחות פעם אחר פעם בקר וצאן נגועים במחלות,

ריח אמוניה חריף שגרם לצריבה בעיניים של בעלי החיים,

מצאנו גם שבמקרים מסוימים היה כוח שהופעל

בניגוד להנחיות משרד

ביצוע החלטות אלו, מיצוי סמכויות הפיקוח והאכיפה ושיפור

בדוח. עקב עלייה במחירי הבשר לצרכן,

אז אני אוכל להתייחס למה שבתחום אחריותי, וגם בזימון לדיון היה כתוב שמדובר בביקורת על היבוא, ולכן ככה גם התארגנו, ולא באנו ממחלקות אחרות שיוכלו לענות על הדברים.

לגבי מחירי הבשר, מחירי הבשר, כידוע, השוק הוא לא מתוכנן,

עכשיו אני שמחה לשמוע שיש איזושהי העדפה,

שייכנס לארץ, כאילו ייתנו איזושהי הקלה, כאילו יטפלו מהר יותר במדינות שרוצות להכניס לכאן בשר מצונן. אז אני מנסה להבין,

זה יכול להיות משהו משני,

הוא לא יכול להתייחס לזה, האם מותר לגדל עדרים או לא מותר. אתה טועה, אתה פשוט טועה.

על יבוא בשר, הוא לא על גידול עדרים

זה די פשוט.

זה עדיין לא אומר שלא תהיינה חדירות של מחלות ממדינות שכנות, אנחנו מוקפים בשכנים שגם משם יכולים להגיע מחוללי מחלה, ואנחנו גם נמצאים בצומת של שלוש

אני מצטער, תכף גם משרד הבריאות ותכף משרד ראש הממשלה. אני אתייחס. מאז 2018 ולפני זה, וגם היום, אני לא אגיד שספינות ההובלה של המקנה הן ספינות

האוניות האלה, יש להן מטרה, להוביל בעלי חיים,

ויש התחייבות לתיקונים של הליקויים של האונייה, אנחנו מאפשרים גם נסיעת מבחן נוספת לישראל. אם אנחנו רואים שנסיעת המבחן הזאת, התוצאה שלה היא שבעלי החיים מגיעים

לא, ברור. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, אתה לא מקבל. אתה צריך לתת לו להבין שאתה מתכוון לא לתת לו רישיון,

הוא מגיש את הבקשה, ואתה אומר לו. וגם אם הוא לא הגיש בקשה, אבל ראית שיש הפרה, אתה אומר

של הרופא הווטרינר הממשלתי לפיצו"ח, זה עובר לחקירת פיצו"ח כדי להטיל קנס.

אגב, משהו שכן קיין בעבירות המנהליות. אפשר להטיל קנס. תודה רבה. ביקשת, ממבקר המדינה, שתי דקות בבקשה להתייחס. אני מבקש לומר את הדבר היסודי, לפני שניכנס לפרטים.

אלא אם כן שיפרתם. אם שיפרתם, אני מצדיע לכם, מוריד בפניכם את הכובע, תבואו בעוד חצי שנה,

אני אקבע דיון לעוד חצי שנה,

אני מחייב,

אדוני סגן השר,

שהוא חדש,

כולל גם כן עם חברת הכנסת הנכבדה שעושה את עבודתה שנים רבות, ואנחנו נמשיך לשבת ולפתור את הבעיות. עכשיו, אנחנו מודעים בעצם שיש דוח מסוים שצריך לטפל בו.

כולל הייעוץ המשפטי וכולל את כל היחידות במשרד, שאנחנו בנושא הזה אפס

מצלם כל מיני משאיות משא של בהמות,

כי אני חושב שבאמת הביקורת היא חשובה ביותר.

צריך לעשות ישיבה אצל מבקר המדינה או בכל מקום

יש הרבה דברים, אתה כיושב-ראש הכנסת לשעבר, אדוני, יושב ראש הוועדה,

זה נכון שבמקטע של ההובלה הימית רק לגבי ההובלות מאירופה זה כאילו אין פיקוח, אבל עדיין התוצאות נבדקות בסוף, עם ההגעה לנמל.

אני יכול להציג כאן בפני אדוני את דוחות הביקורת של הרופא הממשלתי המקומי, שכולל לא פחות מחמישים סעיפים שנבדקים,

שכל המשלוחים כאן מגיעים,

חד-משמעית. אבל לא מפריע לך שאתה מרסק את מגדלי העדרים פה בארץ מהמגזר? לא מפריע לך? אבל את טועה. בשביל לגדל בעלי

בתור ערבי מוסלמי,

גם מהמגזר היהודי, שלא רוצה לצרוך בשר כשר,

אני בעד הסדרה, אני בעד קידום וטיוב התנאים ככל

אנחנו צריכים להסתכל לאמת ולמציאות בחיים ולהבין, הנוהל הזה מ-2018 שנועד לשפר את רווחתם של בעלי החיים הוא לא אכיף, הוא בלתי ניתן ליישום, משרד החקלאות, גם אם הוא רוצה, לא מסוגל לאכוף את הנוהל

לא ברוצלוזיס, ולא מחלות הפה והטלפיים.

שחפת שנכנסה למדינת ישראל. כותבים במשרד החקלאות אחת מקבוצה של 590 - - - יש לי בקשה אליך,

הביקורת פשוט הייתה ב-2018, ולכן אין שליטה על הדבר

אז כל התיעודים שלנו טריים. עורכת דין אסולין דיברה על האוניות. מאוד חשוב לציין שרוב האוניות לא

הן עברו הסבות, בעלי החיים שם ממש נמצאים בתנאים קשים. ד"ר גראזי גם דיבר על זה שלא כל המחלות מגיעות מיבוא. הוא צודק לחלוטין.

במסגרת תפקידם הם מקבלים גם תלונות ציבור.

הם התחילו את החקירה על בסיס התלונה שהגשנו להם ביולי 2018. כל הכבוד. חברת הכנסת פרידמן, הגיע תורך. אני אנסה להישאר עניינית.

אף אחד לא ימות אם הוא לא יאכל בשר, אוקיי? אני לא אוכלת בשר כבר 12, 13 שנה, ותראה

אלה דברים שקשורים בכלל הציבור במדינת ישראל, זה לא איזה ביזנס של משרד החקלאות. זה משרד הבריאות, זה המשרד להגנת הסביבה. צער בעלי חיים זה יבוא, זה מיליון דברים. ואני חושב,

שאתם צריכים אפילו לצאת מהגבולות, לאור הדיון הזה, של הביקורת שאתם עשיתם. כי נאמרו כאן דברים נוספים. מאוד יכול להיות שמשרד מבקר המדינה יצטרך לבוא ולהמליץ על מעבר לבשר מצונן,

מכסים על הבשר החי, כדי לצמצם את היבוא. אני לא יודע להגיד את זה, אני לא יודע מה מרב המחלות, אני לא יודע כרגע לא היה לנו זמן לטפל בזה הפרשי המחיר, אני לא יודע מה הטעם, אני לא יודע להגיד. ומאוד יכול להיות שההמלצה שלכם, שאחר כך אנחנו נבוא ונהפוך אותה לאיזושהי חקיקה, אם היא תיכשל תיכשל. אבל אנחנו מחויבים כמחוקקים לנסות לעשות משהו בתחום הזה. נראה לי שהתחום פשוט פרוץ. אני שומע את זה לפחות עשר שנים שאני בבניין הזה. אדוני, רק רוצה להפנות לתשומת ליבך, בדוח הזה שעליו דנו כתבנו במפורש שמומלץ שהמשרד ימשיך לקדם את תעדוף יבוא הבשר המצונן מחו"ל חלף יבוא המקנה החי, מהלך אשר ייתן מענה למבקשים לצרוך בשר טרי בלי לגרום סבל נוסף לבעלי החיים בעת ההובלות הימיות.

אז במסמך הדרישות שאתם מוציאים לגבי הישיבה תכניסו גם את העניין הזה. שיביאו נתונים, בכמה עלה הבשר המצונן, הצריכה שלו, בכמה טונות יבוא, מה ההבדל במחירים. נצטרך להוציא איזשהו קול קורא, אפילו לציבור,

עשינו משהו.

היושב-ראש, בנושא של הביטחון התזונתי, כמי שמלווה את התחום, אני רוצה לתת נקודה, ברשותך. אם הביטחון התזונתי יהפוך לבשר לא מן הטבע,

איך קראתם לזה. זה איטי מדי. ברגע שישראל הוציאה את כל הבשר,

אני קורא לו מזון איטי מאוד, היא הוציאה את כל הבשר מישראל, הביטחון התזונתי של ישראל מונח על הכף. צריך למצות את הגידול המקומי ולהשלים מבחוץ. כל הביטחון התזונתי, הקלוריות האיטיות האלה,

קיבלתי את מה שאתה אומר, אבל היכולות שלי גם הן מוגבלות באיזשהו שלב. הלוואי שהייתי יכול לעשות מהפך כולל. אני מנסה ללכת ולתת איזה שהם פתרונות שהם בנפשנו כרגע. ומה שאתה אומר זה באמת קצה הדרך של המרתון. אני לא יכול להגיע לשם כרגע, אולי בעוד חצי שנה נדון גם בעניין הזה. אבל אני מקווה שאתם תזמנו אותו, אם יש תקלות, תגידו לי בבקשה. יש סנקציות של הוועדה עצמה כלפי משרד החקלאות, כלפי שאר המשרדים, ואם צריך שאני אפנה ליועצת המשפטית לממשלה, אני אעשה גם את זה. תקיימו בבקשה את הדיון הזה גם לאור החלפת מנכ"ל. נושא המחשוב מאוד מאוד חשוב, נושא היבוא מאוד מאוד חשוב, נושא המחירים מאוד חשוב, הנתונים, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הכול. המחלות המפחידות האלה, אני לא מבין בהן כי אינני רופא ואינני וטרינר. החיסון של העדרים שלא מבוצע. אני לא רוצה להמשיך הלאה. אנחנו נקבע, הינה, אני אומר לכם, בעוד חצי שנה. אנחנו נקבע דיון מעקב אחרי ביצוע ההמלצות, מ-2018 לא עשינו כלום. אתם הוצאתם דוח, אין לי טענות אליכם, אבל לא עשינו כלום. אנחנו כמדינה, אני כחלק מהמחוקקים, כמישהו שפה עשר שנים, אני בא בטענות לעצמי, למרות שלא הייתי במשבצת הזו. וננסה להוביל איזשהו מהלך. זה נושא כבד, חשבתי שהוא קליל. זה נושא כבד מאוד, אני מודה. תודה רבה לכם על הביקורת. תודה רבה לכל מי שנוכח כאן ותרם את חלקו. אנחנו נוציא זימון לעוד חצי שנה, ואתה תדאג רק לזימון מול משרד החקלאות. הישיבה הזאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:36.